שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את הישיבה הראשונה של הוועדה לעובדים זרים, שיעמוד בראשה חבר הכנסת רביבו, ולפי כבר במסגרת ההקמה של הוועדה, אני למדתי כמה הבחור הזה יסודי, רציני, חופר, כדי להשיג את מה שהוא רוצה, למד את הוועדה באמת בצורה יוצאת דופן, אני מבין את זה מהשאלות שהוא בא אלי, מהדברים שהוא רצה, מהסמכויות שהוא רצה לקבל, ואז הוא למד, למדנו ביחד בעצם מה זה במסגרת הסכמים קואליציוניים שיש ועדות קבועות, ואף אחד לא רוצה שייקחו לו איזה שורה או מילה או אפילו אות מהוועדה שלו, וזה לא פשוט האירוע הזה. אבל אני סומך עליך שאתך תנצל את הוועדה הזאת לדברים ששיתפת אותי, שאתה מאמין בהם בנושא הזה שהוא מדבר אליך, וכשבאמת ישבנו באחת הפגישות הראשונות ואמרתי לך את האפשרויות שיש, אתה ישר סימנת את הוועדה הזו כוועדה שהכי מדברת אלייך, ואפילו אמרת לי אם זה לא זה אני לא רוצה שום ועדה, זה רק מראה כמה אתה מחובר לנושא, ואני בטוח שתיקח את כל מה שראינו וראיתי, אתה תוציא מהוועדה הזאת בדיוק, להגיע למקום שאתה מכוון, עם השורה שרצינו או בלי השורה שרצינו אתה תשיג את זה בוועדה הזאת אין לי ספק בכך, ואתה תיקח אותה גם למקום שבכנסת האחרונה דווקא היא פחות זכתה לאור הזרקורים, אלא מהצד השני שהיא הייתה עד עכשיו, אתה תיקח את זה בעיקר לכיוון הזה, ואנחנו פה נהיה תמיד לרשותך, מה שצריך ושיהיה לך המון בהצלחה. הבאת פה גם תגבורת, ראש עיריית לוד, כן תגבורת משמעותית סעדה, זה האח הגדול או האח הקטן? הקטן האח הקטן ששומר על הגדול יפה, מגיע כל הזמן, אני רואה שאתה מביא אותו לפה הרבה פעמים, בסוף לא יהיה לו זמן לנהל את העיר. אני מביא אותו תמיד, אבל מציג אותו באירועים מיוחדים. אז הנה אני עשיתי אותו בשבילך עכשיו. בהתאם להוראות סעיף 106 (א)(1) לתקנון הכנסת, הוועדה תבחר יושב-ראש מבין חבירה לפי המלצת ועדת הכנסת, ועדת הכנסת החליטה להמליץ לוועדה המיוחדת לעובדים זרים, לבחור בחבר הכנסת אליהו רביבו כיושב ראש הוועדה.

מי נגד? מי נמנע? הצבעה אושר אם כך ההחלטה עברה פה אחד, אדוני היושב ראש שיהיה בהצלחה. אדוני יושב-ראש הכנסת, אדוני יושב-ראש ועדת הכנסת, אדוני מזכיר הכנסת, גברתי מנהלת הוועדה, חברי חבריי הכנסת. המעמד הזה כל כך מרגש עבורי, שהחלטתי לכתוב כמה מילים ולא לדבר באופן ספונטני, התכוננתי המון המון לוועדה הזאת, כפי שהציג חברי יושב-ראש ועדת הכנסת. החלטתי שאם אני כבר זוכה לעמוד בראש ועדה בראשות ועדה, שזו תהיה ועדה שאני אוכל לבטא בה את האג'נדה שלי, לומר את האמרה, וגם אם לכאורה אין בה שיניים והיא ועדה שמוגדרת כוועדה לא מחוקקת, שאנחנו נצא בסופו של דבר ובסופו של תהליך, כאנשי בשורה לציבור שכל כך מייחל לבשורות בתחום. אז אכן אני נרגש מאוד להיות במעמד הזה, להיות בכלל אחד מ- 120 חברי כנסת, זו משימה קדושה וכבדת משקל עבורי, קל וחומר לכהן כיושב-ראש ועדה אשר תעסוק בנושא חשוב כל כך. הוועדה הזו יכולה, צריכה ואף חייבת להוביל שינויים משמעותיים, שישפרו את חייהם של אנשים רבים במדינת ישראל, בכלל ובפרט באזורים פריפריאליים שעובדים מדירים את רגליהם מלהגיע ולתת את השירותים, בדגש על הנגב. חלק מעבודת המחקר שערכתי בתחום, גיליתי עד כמה שעובדים, ובפרט עובדים סיעודיים, מחליטים לא להגיע למקומות שאין בהם חופי ים וקבוצות חברתיות שנעימות להם. האוכלוסיות הסיעודיות, החקלאים, קבלני הבניין ומעסיקים נוספים, אשר להם העובדים הזרים משמשים כחמצן יום יומי, הם סומכים עלינו, ועלינו גם לחזק אותם וגם לסייע להם. אחד הנושאים המרכזיים שאני מתכנן לפעול בו, הוא הסדרת נושא הסיעוד הביתי, בו עובדים זרים מטפלים באלו הזכאים לכך, וכיום כאשר ישנו כשל שוק משמעותי הגורם לכך שעובד זר בוחר את המטופל שלו, את משפחת המטופל שלו, ואשר לעיתים דרישותיו מוגזמות למדי, עלינו לשים זרקור על כל צורכי אותן אוכלוסיות, שאין כוח ויכולת ומשאבים הרבה פעמים, להביע את אשר על ליבם. אני מודיע מעל במה זו אדוני יושב-ראש הכנסת, במה זו שהוועדה הזו ואני בראשה, תהיה בין היתר הפה של האוכלוסיות הסובלות מבעית המסתננים, שהיא בעיה לאומית קשה וכואבת והרבה פעמים מושתקת, שוב פעם בגלל שאותן אוכלוסיות שנאנקות בהמון מובנים הן שקופות, אנו נפעל בכל האמצעים למיגור תופעת ההסתננות לישראל על כל סוגיה ודרכיה השונות, לרבות ההסתננות האווירית, שהיא הסתננות שקטה אך מסוכנת יותר לנו כחברה וכלאום. בנוסף, בכוונתי לקדם פתיחת שוק העובדים הזרים למדינות נוספות, על מנת להתמודד עם המחסור בעובדים, וזאת על ידי חתירה להסכמים בילטרליים, אני שמח לבשר לכם ולנצל את הבמה הזאת כדי להודות לחברי שר החוץ אלי כהן, שבפנייתי אליו כדי שנקדם את הנושא הכל כך חשוב הזה, הוא נעתר מיד וכבר מחר בעזרת ה', תתקיים פגישה ביננו ובין צוותינו, כדי שנוכל להתחיל להניע תהליכים להסכמים בילטרליים רחבים, כך נוכל לחשוף אוכלוסיות מעדות ומוצאים שונים ברמה נרחבת יותר, לקבל את הסיעוד שהם כל כך מייחלים לו, מאנשים שמגיעים מהתרבות שלהם, משפתם ומשיח מהעבר שלהם. בכוונתי לטפל גם בנושאים שקשורים לתנאי ההעסקתם של העובדים הזרים, זה לא נעלם מעיני, ככל והם אינם מוצדקים במקרים שונים כגון: סחר בהיתרי עבודה ברשות הפלסטינית, מקרי סחר בבני אדם, הנגשת המידע הנוגעת לזכויות העובדים הזרים, וכן בעניינים נוספים אשר יהיו על הפרק. אין לי ספק שיחד עם צוות הוועדה המסור שאנחנו לראשונה מתכנסים עכשיו, אבל עובדים רבות מסביב לשעון, הרבה פעמים מיכל צריך לומר כאן, שהיא לא נבחרת ציבור, מתאימה את עצמה בשעות לא שגרתיות כדי שנוכל להיפגש ולקדם עוד נושא, ולהכין עוד נושא, כשהיא משאירה ילדים קטנים בבית, אני מבקש להודות לך על כך, לא מובן מאליו, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו כנבחרי ציבור מחויבים לשעון גמיש ומוגמש, אנחנו יכולים לסיים יום ב- 06:00 ולהתחיל אותו ב- 19:30 אחרי מקלחת ותפילה, אתם עובדי ציבור, יש שעות סבירות שנהוג לצפות מכם לעמוד ואם את לא היית מראה את ההנגשה ואת המחויבות שלך לתחום, לי לא הייתה את התעוזה לבקש ממך, אם אני כבר הופך את זה לדבר שהוא כבר מצופה וטריוויאלי, אז אני מתנצל מראש ותמיד תוכלי להעיר אותי.

נוכל בעזרת ה' ביחד עם הצוות ועם צוות לשכתי ובסיעתא דשמיא גדולה, להביא בעזרת ה' ובקרוב מאוד בשורות טובות לכל עם ישראל, כי אני משוכנע שכמעט ואין אוכלוסייה במדינת ישראל, אשר נושא העובדים הזרים לסוגיהם לא נוגעת להם, ולמרות שאנחנו נחשבים ועדה מיוחדת שהיא מוקמת רק בהוראת שעה, אנחנו בעזרת ה' נפעל לכך, עם האמצעים העומדים לרשותנו, עם נשיאות הכנסת, וכל הגורמים הרלוונטיים. שהוועדה הזאת תהיה כל כך משמעותית, כל כך נחשבת, שלא רק שהיום זכינו לאחר מאמץ רב, ותודה גם לאדוני המזכיר שזכינו להיות שותפים באולם ועדה, הוועדה הזאת תהיה ועדה סטטוטורית מחוקקת מקדמת, כי העבודה סביב העובדים הזרים היא לא עבודה זמנית, זה לא נושא שחולף, הוא היה, נמצא ויהיה איתנו באופן תמידי. תודה רבה לכם, אני מודה על הקשב, אדוני היושב-ראש מוזמן ומכובד. תודה רבה רבה אלי היקר, חבר הכנסת רביבו, אגב מי שלא יודע, זה מקרה שני שלנו של חבר כנסת שאחיו הוא ראש עיר, ואני יכול, האמת רובנו יכולים רק לדמיין איזה נחת זה להורים, אני לא צריך לדמיין אני גם מכיר את ההורים, אז אני רוצה גם לברך אתכם אבל גם לברך את ההורים, את אסתר ויעקב היקרים שלנו, שבוודאי רווים היום נחת מיוחדת. ישראל החל מ- 2009, זכתה להיות חלק ממשפחת המדינות המפותחות, מה שקרוי ה- OECD, אני חושב שכל המדינות במעגל המצומצם והאקסקלוסיבי הזה, אבל אם אני טועה אז בוודאי רוב המדינות זקוקות לעובדים זרים, זה מאפיין של מדינות מפותחות, מכיוון שבאופן עקרוני שני הצדדים מרוצים וזוכים, מקבל השירות נהנה משירות זול ולפעמים אפילו מקצועי יותר וטוב יותר, מאשר אילו היה צריך להיעזר בעובד מקומי, ונותן השירות משתכר בדרך כלל הרבה הרבה יותר, מאשר אילו היה עושה את אותה עבודה ממש בארץ המוצא שלו. אז התופעה של עובדים זרים היא תופעה מבורכת, מתי היא הופכת לבעיה? כשהיא איננה מפוקחת, ואני מאוד שמחתי לשמוע את דברי הפתיחה שלך היושב-ראש המוכשר והמלומד שלנו, משום שנגעת בשתי נקודות, נקודה אחת זה לעשות קץ, או לפחות לצמצם את תופעת ההסתננות שהיא לא חוקית, הסתננות זו חצייה לא חוקית של הגבול, והיא מונעת בעצם את היכולת של המדינה לפקח על כמה עובדים זרים יש באותה מדינה ובמה הם עובדים ולכמה זמן הם נשארים, כי העבודה הזרה היא בדרך כלל גם קצובה בזמן. ודבר שני הוא מזור לאוכלוסיות שונות ומגוונות, נגעת גם באוכלוסייה של מקבלי השירות אם זה קשישים לפעמים, אתה יודע אנחנו רוצים בעזרת ה' לבנות הרבה בניינים, להביא תרופה גם למחירי הדירות, אנחנו רוצים הרבה עובדים שיוכלו לעבוד בבניין הזה, גם כאן זה צריך להיות מפוקח. ונגעת גם בעוד אוכלוסייה, אני חושב שהאוכלוסייה העיקרית שסובלת מתופעת ההסתננות הלא חוקית היא אוכלוסייה של תושבי דרום תל אביב, יש מקומות נוספים אבל דרום תל אביב זו האוכלוסייה המרכזית, שכונות שמלכתחילה לא היו שכונות יוקרה ופאר והיו להם קשיים להתמודד איתם, העמיסו עליהם עוד קושי גדול ורב בעקבות התופעה הזאת, ואני שמח ששמת לעצמך ליעד ואנחנו נעשה הכל כדי שאתה תצליח לעמוד ביעד הזה, להביא למזור לאזרחים שעליהם דיברת. אני חושב שאותך אני מכיר עוד לפני שנכנסת לכנסת בזכות ההיכרות עם המשפחה, והתברכנו ביושב-ראש ועדה רציני, מלומד, מעמיק, יסודי, נחוש, כל התכונות האלה אלו תכונות שהתברכת בהן, ואני מאחל לך ולכל החברות והחברים בוועדה הצלחה גדולה. ברשותכם אני מעביר את רשות הדיבור לחברי בועז ביסמוט,

ממהר להשתתפות בעוד ועדות, בבקשה. תודה תודה כבוד היושב-ראש אליהו רביבו, קודם כל אתה ואני הרי חולקים את אותו חדר, אנחנו הרי שותפים, שותפים לחדר הזה, זה כבוד גדול להיות שותף שלך. עכשיו אני אצטרף למחמאות ואני אגיד אולי, בוועדות השונות הרי זה הכל מצולם מתועד רואים, ויש ועדה אחת שאני יחד עם חברי פה אלי, שלא מצולמת, לא משודרת זה ועדת חוץ וביטחון, ואני עכשיו אהיה קצת זה שמלשין פה לחברים, אחד המצוינים שם זה שתמיד בא עם הטיעונים ועם התובנות החכמות, ולעיתים אורחים מבחוץ שבאים ומקשבים ואפילו ראיתי אותם יותר מפעם אחת רושמים,

ואמרתי לך את זה גם קודם, לא בפורום הזה אמרתי את זה גם לאחיך, ולכן אני חושב שהוועדה הזו זכתה ביושב-ראש לא רק מסור ורציני אבל מאוד חכם שיתרום רבות לנושא הזה. עכשיו הנושא הוא חשוב הזכרתם כמה נושאים, אז בואו נתחיל מזה שלמשל הזכרתם כעת את עניין הבנייה, הרי ללא היצע אי אפשר לחשוב בכלל על הורדת מחירים ולכן העובדים הזרים האלה יתרמו לנו. מצד שני אין ספק שיש להפריד בין עובד זר לבין מסתנן, הרי זה לא אותו דבר, מסתנן עם כל הכבוד עובר עבירה, עובד זר שבא לפה הוא בא לסייע לי, עכשיו הפיקוח שאני דורש הוא לשני כיוונים, אני רוצה לפקח כמובן, אבל זה גם מחייב אותי לתת לו את התנאים הכי טובים, ואחת הגאוות הגדולות שלנו במדינת ישראל, זה כאשר עושים השוואה בין עובד זר במדינות, לא רק שכנות אפילו אחרות, לעומת ישראל הם עצמם שמחים לבוא לעבוד כאן וזה מחייב אותנו לשפר אפילו עוד יותר.

כל אחד מאיתנו הרי רבים מאיתנו, אני באופן אישי, זה הזדמנות להגיד תודה לעובדי הסיעוד הזרים שנמצאים פה, שבאמת אני אשתמש במילה האנגלית הם Game changer, הם שינו לנו את החיים במידה מסוימת, כי אני רואה את אימי המקסימה עד 120, כמה רצתה להישאר בבית, וזכות לני ואני מזכיר את שמה, שהפכה להיות הצדקת בבית, בת משפחה אגב, היא בת משפחה שלנו, וכמה משפחות כאלה בישראל יש, ולכן העובדים הזרים יקרים לנו, ולהפריד עוד פעם בין מסתנן לבין עובד זר זה מוחלט. משהו אחד רק על עצמי, יש חוק שאני קצת לא מקבל בישראל, אני גם לא מבין אותו, זה כאשר יש לך אזרחות כפולה, למשל קיש היה גם בריטי, אתה מחזיר, הרי אתה לא יכול להחזיק אזרחות כפולה כאשר אתה חבר כנסת, אז ביום הראשון בכנסת ויתרתי על הדרכות הצרפתי אתם יודעים את זה? אם הייתי שומר אז אולי הייתי עובד זר בכנסת, תודה רבה. בבקשה ואחרי כן שוסטר חברי, תסתדרו ביניכם אתם יודעים זה יום חג בוועדה. זה חלק מתפקידיו הקשים של היושב-ראש אתה צריך להחליט. בכל יום כן, אבל כרגע אנחנו נמצאים באיזו שהיא אווירה חגיגית ומשפחתית. פרשת השבוע פרשת יתרו, למעשה הרפורמה המשפטית הראשונה בא יתרו למשה ואומר לו,

והוא אומר לו תעשה רפורמה, בניגוד למה שאנחנו רואים היום, משה למרות שהוא השופט שומע, מקשיב, נעתר למה שאומר לו חמו ומחליט לעשות רפורמה גדולה, ואז השאלה מי ראוי להיות שופט, ואני רוצה להגיד את התנאים שיתרו אומר, ואני חושב שהם הולמים אותך לכן חשוב לי לומר. הוא אומר: ואתה תחזה מכל העם אנשי חיל יראי אלוהים אנשי אמת שונאי בצע חכמים ונבונים, זה התכונות של שופט, אני חושב מההיכרות שלי איתך, אלו התכונות שלך ואתה ראוי להיות שופט וכמובן יושב-ראש ועדה. ומהמקום הערכי הזה אני חושב שהעניין של העובדים הזרים זה חלק מהצביון היהודי של המדינה שלנו, ומי כמוך יודע, ואני יודע כמה זה חשוב לך הצביון היהודי, ולכן זה ועדה מאוד מאוד חשובה. אני רואה צד אחד את הצביון היהודי ובצד שני ניקח את זה בשפה של המקורות, אל תשליכני לעת זקנה, ולכן זה דמוקרטי וזה יהודי מאוד וזה שלוב, וזה אתה והרבה הרבה הצלחה מכל הלב. תודה רבה. אפילו לא הזכיר את יתרו. הוא הלחיץ אותי לרגע שהוא מדבר רק סביב נושא משפטי, הכל אצלו בשפיטה.

אבל אל תשליכיני לא נראה לי התכוון לעובדים זרים. לא את המבוגרים שלנו שאם לא יהיה להם עובדים זרים הם יהיו מושלכים. בבקשה חבר הכנסת שוסטר אלון. ליושב-ראש שלנו קודם כל הצלחה, אני רוצה להגיד שאני אשתדל יחד איתך, אתה הזכרת לא מעט את המגזר החשוב של החקלאים שהם זקוקים להסדרה רצינית של נושא העובדים הזרים, הן מבחינת העלויות הגדולות והן מבחינת הפיקוח על התנועה, אנחנו לא רוצים להחזיק כאן חס וחלילה עבדים, ויהודי בהחלט גם לדאוג לתנאי ההעסקה הולמים חד משמעי של העובדים, בכלל המושג הזה עובדים זרים צורם לי, אני חושב שמדובר פה באנשים,

הם עובדים מעבר לים, המונח עובדים זרים הוא קצת מתכתב חס וחלילה עם עבודה זרה. בכל מקרה בתחום החקלאות הנושא מאוד משמעותי, מאוד משמעותי מבינת הזמינות והעלויות. הנושא האחר שאני נעניתי להצעתך, להביא את הנושא לדיון כאן זה הנושא של האגרה הגבוהה כל כך בתחום המוסדות הציבוריים והסיעודיים, ויש חוסר עצום בעובדים שממתינים בתאילנד, ובינתיים ההורים המבוגרים שלנו, או מקבלים שירות יקר, או לא מקבלים שירות. המון הצלחה אנחנו לרשותך. תודה רבה אלון היקר,

אתי עטייה בבקשה. אדוני היושב-ראש בהצלחה רבה. למי שלא יודע, אתי היא חברתי הטובה בכלל ובפרט שותפה איתי כאן בוועדה מטעם תנועתנו. ברכות אדוני היושב-ראש, אדוני ראש העיר שלנו, אני נחשפתי אין ספק שתעשה עבודה נהדרת, היכולות שלך, הקישורים שלך, אני בטוחה שתביא את הוועדה להישגים כבירים, בשיתוף פעולה עם כל חברי הוועדה. פחות או יותר כאן יש כל חברי הוועדה, כל אחד בתחום שלו, כמו עודד פורר שהוא שר החקלאות ואלון שוסטר, ויש כמה ענפים שאמרת, החקלאות, התעשייה, המסחר,

אני נחשפתי לנושא העובדים הזרים, בקדנציה הקודמת כיהנתי כיושבת-ראש השדולה לקשישים גריאטריים סיעודיים, אני זוכרת את התקופה של הקורונה, היה מאוד מאוד קשה, היה מצוקה רבה, הן בהיבט הקשיש, והן במוסדות הגריאטריים הסיעודיים בבתי אבות. אתה טענת וציינת שצריך דחוף לשנות את תנאי ההעסקה של העובדים הזרים בבית הקשיש, צריך למצוא את הבאלנס, כי גם האגודה, התנועה של כן לעובד, הם גם יילחמו על העובדים הזרים ואני אומרת, הודות לחברי הוועדה, אני בטוחה שנעזור בשיתוף פעולה מלא, ושנביא להישגים טובים כאן. ושוב ברכה והצלחה.

נרשמה יסמין אז אתה תהיה מיד אחריה. אדוני יושב-ראש הוועדה אליהו, אני רוצה לאחל כמובן כמובן בהצלחה, זו קדנציה שנייה שלי בוועדה, ואני חייבת לומר שבהתחלה שאמרו לי ועדה לעובדים זרים לא הבנתי מה המשמעות. זו ועדה חשובה ביותר שנוגעת בכל תחום של החיים של כולנו, יש לה משמעות גדולה, אני שמעתי את הדברים שאמרת, אני שמחה שאמרת את מה שאמרת, אני חושבת שיש לך ראייה טובה להתייחס לכל היבט והיבט של הוועדה הזאתי, אני לרשותך ושיהיה בהצלחה גדולה.

אנחנו בטוח נבצע מהלכים שיוכלו להסביר ולהוכיח, שלא תמיד זה קואליציה ואופוזיציה, יש דברים שהם מעל ואני מודה לך.

בבקשה חברי אוהד. אדוני יושב-ראש הוועדה, קודם כל ברכות, אומנם אנחנו לא מכירים זמן רב, אבל אני יכול להעיד עליך, הרי בכנסת יש הרבה מאוד חברי כנסת שאוהבים לבוא ליידי ביטוי באופן ווקאלי בצורה ככה בולטת, אתה אינך מאלה, אתה מאלה שכמו שכבר אמרו עליך כאן רציני, כשאתה מדבר את מדבר לעניין, ואין לי ספק שתביא את האיכויות האלה גם לתפקיד החשוב זה. כמו שאתה בעצמך אמרת יפה, הנושא הזה של העובדים הזרים יכול להיות דרמטי בהרבה מאוד בחינות, להרבה מאוד קהלים, בהרבה מאוד תחומים, גם לכלכלה הישראלית, וכמו שאמרת צריך לעשות הפרדה בין הנושא הזה, לבין נושא המסתננים שהוא נושא אחר לחלוטין, וצריך פה בהקשר הזה גם להקשיב למצוקות של תושבי דרום תל אביב ובכל מקום אחר, ולעשות את ההפרדה הזו, ולתת מענה ראוי לכולם. בהצלחה רבה רבה.

עמית הלוי חברנו הנמרץ והחרוץ. תודה יושב-ראש הוועדה, ברכות. אני רוצה לחדד איזה נקודה לגבי הוועדה הזאת, אתה בראשות ועדה שנמצאת בצומת במפגש אינטרסים, ככה אני רואה את התחום של העובדים הזרים, בין האינטרס הלאומי שלנו כמדינה יהודית, וכמדינה שזקוקה לכוח העבודה הכלכלי הזה. כלומר מצד אחד, זרם אחד או כביש אחד שמגיע לצומת שהוועדה הזאת יושבת עליה, נמצאת בה, זה האינטרס הלאומי שלנו גם מבחינה כלכלית כמו שהוזכר כאן, וגם מבחינת השמירה על הזהות היהודית, כשאתה מכניס עובדים זרים יש לזה גם משקל חברתי, לפעמים נדחקים לשוליים החברתיים, לפעמים נוצרים שווקים אפורים כאלו ואחרים, דברים שכבר היו מעולם. אז מצד אחד זה שמירה על האינטרס הלאומי ומצד אחד זה שמירה על אינטרס הפרט, על זכויות הפרט והיחיד של כל עובד כזה שמגיע לכאן. בעצם אתה נמצא בצומת שהיא יכולה להיות שילוב אינטרסים, אם אנחנו שומרים גם על האינטרס הלאומי שלנו, וגם על זכויות הפרט. עכשיו אנחנו כמדינת ישראל הרבה פעמים מושמצים בדיוק בנקודה הזאת, ודווקא המסורת שלנו, המסורת היהודית, היא כזו שרואה את הזהות הלאומית ואת זכויות הפרט, כדברים שיכולים ללכת ביחד, וטוב שהם ילכו ביחד, כי המסורת שלנו מקדשת את זכות הפרט ואת כבוד - - אין לנו פריבילגיה אחרת עמית. וגם שומרת על מדינת ישראל כמדינה יהודית, ובאמת התחום הזה שהוא גם אינטרס כלכלי לאומי וגם יש בו צורך להקפיד כדי לשמור על הזהות הלאומית שלנו, ומאותה מסורת של צורך לשמור על זכויות הפרט וכל אדם, והמשוואה אותה איך לעשות אותה ואיך ללכת בדרך המלך ודרך האמצע, בין האיזון בין הזכויות האלה ולמצוא את הדרך, אני בטוח שאתה האיש הנכון, שמההיכרות הקצרה שלנו אבל היותר ארוכה עם משפחת רביבו שיש לי, ונמצא כאן ראש העיר, אני חושב שהמסורת, החיבור שלך העמוק למסורת היהודית שמקדשת את שני הדברים האלו, אתה תדע ללכת בדרך המלך, בדרך האמצע שתשמור על ישראל כמדינה יהודית ועל האינטרסים הכלכליים שלה, ותמצא את הדרך לכבד כל אדם וכל יחיד שנמצא כאן. אז אני מצטרף למברכים שזאת זכות שלנו של תנועת הליכוד שאתה פה בראש הוועדה ותוביל את העניין לסטנדרט מוסרי גבוה של שני הדברים האלו, בהצלחה רבה אני פה לשרותך. אני לא זוכר את רשימת הוועדות שרשמו אותי, אבל אני חבר שלך, אז גם אם אני לא חבר בוועדה, כל פעם שאתה תצטרך את האצבע אז האצבע תהיה כאן. השם ישמור אותך, תודה רבה. יש לך צוות נהדר בוועדה. יאיר אחרון הדוברים נסכם, קודם כל לפני שאתה תיקח את רשות הדיבור, אני מבקש להודות ממש מעומק ליבי לכל מי שעשה מאמץ והגיע, אנחנו אחרי לילה ארוך ומתיש מאוד, להתחיל בוקר בדיוני ועדות לקראת עוד יום, זה משהו שהוא שוחק ולא מובן מאליו שמי שהתאמץ והגיע עשה זאת, זה רק יכול להסביר עד כמה שמכבדים את המעמד ואת המקום שנחשב לא כל כך מעניין הרבה פעמים, אבל הוא סופר חשוב ומעניין, ולפני שאנחנו נסיים שוב פעם אני מבקש להודות לכל מי שהגיע, כיבד את המעמד,

את נושאיה ואותי,

בבקשה. אחי היקר אני רוצה באמת שמח ונרגש, תחילה נפתח במישור האישי בשם המשפחה בשם כולם, כשנבחרת לכנסת זו הייתה גאווה, ולכהן כיו"ר יושב-ראש של ועדה בכנסת ישראל זו גאווה גדולה למשפחה, אז שא ברכה, אין לנו ספק שכל המחמאות שאמרו פה זה באמת בזעיר אנפין, ואתם יודעים, אצלנו במשפחה ובחברים קוראים לאלי האסטרטג, כי היכולת שלו לקחת סוגיה ולהסתכל עליה, ולא סתם בחוץ ובטחון מאוד אהבו את האיפכא מסתברא שלו, ולהסתכל תמיד בצד השני ולבחון אותה באופן יצירתי, אז גם בסוגיה הזאתי, אין לי ספק שאתה תוביל ותגיע להישגים. אבל המשפט שאמרת מקודם שבא להתנצל שאתם עובדים קשה, תיכף תגיד שלפי השעות חברי כנסת זה כמו עובדים זרים פחות או יותר לא? עובדים זרים פר שעה מקבלים יותר, אבל אין להם את הזכות להיות חלק מ- אחד מ- 120. אגב אני בהחלט חושב שאחד הדיונים שתעשו זה אולי למתג קצת את השם, מה בדיוק המהות של השם, בהתחלה קראו להם הדרפורים, אחר כך האריתראים,

עכשיו זה עובדים זרים שזה קצת יותר מכובס, לפעמים אומרים מהגרי עבודה, ויכול להיות שבאמת, כי אגב זו הוועדה היחידה שאתה לא יודע אם מי שקרוא את השם שלה, לא יודע אם מהות השם היא לטפל בצד החיובי או בצד השלישי, כלומר האם זו ועדה לטיפול בעובדים זרים או בזכויותיהם, או ועדה של למנוע שיהיו עובדים זרים, כי קשה להבין משם הוועדה, אבל בהחלט אין ספק, גם אמרת בדבריך, יש פה סור מרע ועשה טוב. כולנו זוכרים בפרשת השבוע, אנחנו יצאנו ממצרים והתורה מצווה אותנו כי גר היית בארץ מצריים, לזכור מאיפה באת, ואנחנו כמשפחה שההורים גדלו במרוקו והיו תמיד זרים לסביבה שמה, ואנחנו נולדנו וחיים ואני מנהל עיר מעורבת, אנחנו תמיד יודעים את הרגישות מה זה אומר כשאתה שונה, ולמעשה בכלל, אני חושב שכל מה שקורה היום בחברה הישראלית, יש הרבה חלקים שמרגישים זרים, כל אחד מרגיש זר במשהו, הלהט"בים,

השמאלנים, בעד הרפורמה, כל אחד מרגיש שהוא זר והוא מרגיש לא שייך, המטרה היא תמיד להרגיש שייך, וזה בדיוק חלק מהמסרים אולי שתובילו. אפרופו הזכירו פה את סעודת יתרו, אתם יודעים שהשבוע זה סעודת יתרו של התוניסאים, אז האישה הגדולה של התוניסאים נקראת אלגריבה, אלגריבה בערבית זה הזרה, מדובר בנערה זרה שהגיעה לאי ג'רבה, פעלה שמה, עשתה שמה ניסים ונפלאות ונפטרה ועד היום היא נחשבת קדושה.

תזכרו את השם הזה, אלגריב זה זר, בערבית יש פה את השם, הפירוש עניינים זרים. אז נאחל בהצלחה ומהניסיון שלך שאני מכיר אותך גם בתחום ענף הבניין שעבדת פה, וגם בתחום שרק לאחרונה טיפלת במשפחתך בחמיך שתהיה בריא, בנושא של גיוס עובד זר, כמה סוגיות מורכבות, כמה הדבר הזה יש בו מצד אחד רגישות, ומצד שני אנחנו תמיד צריכים לשמור על הגבול הדק, אבל רק צריך לזכור, תמיד תוקפים אותנו בישראל,

שכשישראלי יגיע לארצות הברית, המדינה הידידותית ללא אישור שהייה הוא יסולק בו במקום, אצלנו אנחנו ככה הרבה יותר מתחשבים, אם עכשיו יגיעו לגבולות ישראל מאות פליטים מרעידת האדמה מטורקיה ומסוריה, אנחנו נקבל אותם בחום ובאהבה כי ככה אנחנו, כי זה מה שמבדיל אותנו מכל העמים. שא ברכה, עלה והצלח. תודה רבה. חברים יקרים אם ירצה השם יום שלישי הבא 13:30 תתכנס הוועדה לדיון שבוא אנחנו נסקור את הנושאים, נתחיל לצלול לעומק, נקבל סקירות ונפרסם את תוכנית העבודה למושב הקרוב, אני מודה לכם שוב פעם, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 13:26.